שלום לכולם. אני רוצה להתחיל עם החלפת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. "כידוע, בחרה הכנסת חמישה סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת לפי המלצת הוועדה המסדרת. חברי הכנסת אופיר כץ ומתן כהנא, שנבחרו לסגנים זמניים ליושב-ראש כנסת, הודיעו על התפטרותם מהתפקיד. בהתאם להוראות התקנון, ההתפטרות תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הוגש ליושב-ראש הכנסת. מוצע כי עם כניסת ההתפטרות לתוקף, יכהנו חברי הכנסת ניסים ואטורי ויפעת שאשא ביטון כסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים עם בחירת סגנים קובעים ליושב-ראש הכנסת.

מי נגד? הצבעה החלפת הסגנים אושרה. החלפת הסגנים אושרה פה אחד. ניסים ואטורי מחליף אותי ויפעת שאשא ביטון מחליפה את מתן כהנא. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות זה גם צריך לעבור דרך הוועדה. בוועדת החוקה, חוק ומשפט: לסיעת הליכוד שני ממלאי מקום: חברי הכנסת ניסים ואטורי ועמית הלוי. לסיעת המחנה הממלכתי ממלאת מקום אחת: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. לסיעת יהדות התורה ממלא מקום אחד: חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

מי נגד? הצבעה ההצעה אושרה.

אז אני עובר לסעיף הבא: היום אנחנו דנים על עדכון שכר חברי הכנסת לשנת 2023. הוועדה הציבורית גיבשה המלצות והגישה לי אותן בשבוע שעבר. בשלוש השנים האחרונות חברי הכנסת החליטו להקפיא את השכר שלהם בכול שנה ולא לעשות את העדכון שמגיע להם אפילו שבהתאם להחלטת השכר מדי שנה צריך לעדכן. השיטה של הקפאה מידי שנה או הצורך, הביאו לכך שהעדכון נדחה לשנה שאחרי זה ולכן, העדכון המסתמן היה צפוי להיות עלייה של 12.5%. הוועדה הציבורית המליצה להוריד את העלייה המסתמנת ל-5.1%, ואני הודעתי כבר בשבוע שעבר שאני נוטה לקבל את ההמלצה ולקצץ את עליית השכר. שיסבירו לנו מה הוביל אותם לזה? אני באמצע, אני אסביר. אני רואה שהאופוזיציה הלכה.

נבחרי הציבור, חייבים להקשיב לרחשי הציבור כי כפי שאמרתי, אנחנו הנבחרים. חבר'ה, אפשר שני משפטים רצוף? זה בסך הכול קצר. אני לא ישנתי כמוך, אני יצאתי אחרון מהמליאה. בתקופה הזאת, אנחנו כנבחרי ציבור צריכים להקשיב לציבור. אנחנו עם הציבור, ולדעתי בתקופה כזאת של עליות מחירים, שלציבור קשה יותר, שהעגלה בסופר נעשתה הרבה יותר יקרה, האינפלציה זינקה, הריביות,

הכול נהיה יותר יקר, ושלאנשים קשה מאוד ושלמרות מה שקרה, שאנחנו עכשיו נבוא ונעלה באחוז כזה גבוה, אני חושב שזה לא משהו שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו כן צריכים להוות דוגמה או להתחשב ולהקשיב כול הזמן לקושי ולמצוקות של הציבור ולא להתנתק ממה שקורה בשטח, ממה שקורה בסופרים. לכן, אני ממליץ גם לחברי, חברי הוועדה, לקבל את המלצת הוועדה הציבורית לקיצוץ בעליית השכר. יחד עם זאת, אני סבור שיש הרבה רכיבים וחלקים בשכר חברי הכנסת, שמרביתם עובדים קשה, עובדים קשה מאוד, שלא נותנים מענה לצורכי העבודה שלהם. חשבתי שבשנה שנעשתה העבודה גם נקבל עוד כול מיני אופציות ואפשרויות, תיקונים אפשריים ובכלל, איך שזה עובד, כול השיטה הזאת, להיטיב את השיטה הזאת כפי שהיא בנויה עכשיו, שזה באמת בלגן די גדול. אני מקווה שתהיה עבודה מקיפה בנושא ונוכל להסדיר את הנושא הזה אחת ולתמיד. אז כפי שאמרתי, אני פונה לחברי, חברי הכנסת, שבעת הזאת נכון יהיה לקצץ את העלייה ולאשר את המלצות הוועדה. אפשר? כן, כולם ידברו, חנוך. ארבל תסביר ונפתח את הדיון. זאת פעם ראשונה בכנסת הזאת שוועדת הכנסת דנה בהמלצה של הוועדה הציבורית אז אני אסביר בקצרה את המנגנון ואת מה שנדרש מחברי הכנסת. הסמכות לקבוע את השכר והתנאים, כול מה שקשור לחברי הכנסת ולעבודה שלהם, גם של היועצים שלהם הסמכות לקבוע את זה מסורה בידי ועדת הכנסת. אבל כבר לפני 20 שנה החליטה ועדת הכנסת שהיא לא תקבל החלטות באופן עצמאי אלא נקבע בחוק הכנסת כי תוקם ועדה ציבורית שהכנסת בוחרת, היא נבחרת במליאת הכנסת ומתמנה כול פעם לחמש שנים. הוועדה הציבורית תגיש המלצות לחברי הכנסת, בין אם ביוזמתה והרבה פעמים זה בעקבות פניות של חברי כנסת או של יועצים. כאשר מוגשת המלצה, וזה מה שקרה הפעם, ההמלצה מונחת על שולחן הכנסת ומובאת לדיון לוועדת הכנסת. בוועדה מתקיים דיון בהמלצה והוועדה יכולה לעשות אחד מהשניים: אם היא מאמצת את ההמלצה כמות שהיא, ההמלצה מקבלת תוקף של החלטה, מתפרסמת ברשויות ופועלים לפיה. אם ועדת הכנסת דוחה את ההמלצה או רכיב ממנה, זה חוזר לדיון בוועדה הציבורית, והוועדה הציבורית צריכה להגיש המלצה נוספת, המלצה חדשה. היא יכול להישאר עם אותם - - זאת אומרת שאם כרגע מחליטים לדחות, זה חייב לחזור לוועדה. אם דוחים את ההמלצה זה חוזר לוועדה הציבורית.

אבל אם - - - אם אתם מאשרים את ההמלצה, היא מקבלת תוקף וכך הלאה. אם לא, זה חוזר לוועדה הציבורית, הוועדה הציבורית דנה בעניין ומגישה המלצה חדשה. זה יכול להיות המלצה זהה וזה יכול להיות המלצה עם שינויים אבל כאשר ועדת הכנסת דנה בהמלצה הנוספת של הוועדה הציבורית, היא יכולה לקבל איזו החלטה שהיא רוצה. - - - ועדת הכנסת איזו החלטה שהיא רוצה. זה המנגנון שנקבע בחוק.

כוח ההחלטה הוא בידי חברי הכנסת אבל הם חייבים לשמוע מהוועדה הציבורית ולא יכולים לקבל החלטות כשלא מונחת בפניהם המלצה. הדבר הזה קורה מדי פעם, הוא פחות קורה לגבי שכר של חברי הכנסת צריך לומר, הוא כן קורה לגבי עניינים שקשורים לתנאים נלווים, ולא מעט החלטות נוגעות ליועצים פרלמנטריים. אני חושבת שמבחינת המס זה מרביתם. בכנסת הנוכחית, זו למעשה ההמלצה הראשונה. ההמלצה הזאת הונחה על שולחן הכנסת, ראיתם אותה ולא אחזור על כול מה שכתוב בה. כפי שהיא ציינה, היא רצתה לבחון את כול נושא מבנה השכר והזכויות של חברי הכנסת, והיא עדין מתכוונת לעשות את זה אבל כעת מה שקרה הוא, שלאחר הפרסום של העלייה של השכר הממוצע במשק, כפי שציין יו"ר הוועדה, של 12.5%, חברי הוועדה קיבלו פניות רבות וגם ביוזמם הם החליטו לבחון את הדבר הזה ולהגיש כעת המלצה רק לגבי הרכיב הזה, תוך שהם מציינים שהם מתכוונים לדון בעניינים נוספים שקשורים לזה גם בעתיד. אז אני אגיד מילה גם על ההמלצה שמונחת כעת בפניכם: שוב, אני רואה שיש פה הרבה חברי כנסת חדשים, הוותיקים מכירים את זה כבר, נאמר את זה כך. אגב, כמו שהוועדה הזאת מקבלת החלטות לגבי חברי הכנסת, ועדת הכספים מקבלת החלטות לגבי יתר נושאי המשרה, כלומר נשיא המדינה, ראש הממשלה, סגנים וסגני שרים וכול נושאי המשרה השיפוטית זה בוועדת הכספים. רק נעדכן שוועדת הכספים תתחיל את הדיון שלה על אותה המלצה בשעה שתיים וחצי אז מי שרוצה יכול להצטרף. כשנסיים פה את הדיון. הרבה פעמים משתדלים שיהיה תיאום בדברים האלה, בוודאי בענייני השכר. כעת אני לא אחזור על כול מה שכתוב, כאמור זה מונח בפניכם. הוועדה הציבורית מציינת שלעניין השכר, גם של חברי הכנסת וגם לגבי יתר נושאי המשרה, יש "טייס אוטומטי" והשכר מתעדכן מדי ינואר לפי שיעור עליית השכר הממוצע במשק. יש נושאי משרה שלגביהם בעבר זה היה צמוד למדד, היום כולם צמודים לשכר הממוצע. בעצם ועדת הכנסת או ועדת הכספים לא נדרשות כול שנה לדון בשכר אלא הוא פשוט עולה. מדי פעם, היו מקרים שבהם קבעו הוראות של הקפאה או הפחתה. זה בדרך כלל היה קשור לתקופות משבריות במשק או עלייה חריגה של השכר שהיה אמור להיות מוצמד. בשנתיים האחרונות השכר הממוצע במשק הוקפא לחלוטין בעקבות משבר הקורונה, כאשר היה חשש שגם יתממש שעליית השכר הממוצע לא תשקף עלייה אמיתית של שכר אלא תושפע מאוד מכך שהרבה בעלי שכר נמוך נפלטו מהמשק. ולכן, נחקק חוק צריך לומר שחברי הכנסת קבעו את זה לגבי עצמם עוד לפני שנחקק החוק הכללי וגם השרים וגם ועדת הכנסת וגם ועדת הכספים דנו בזה עוד לפני שנחקק החוק אבל בשלהי שנת 2020 נחקק חוק שהקפיא את השכר הממוצע בשנים 21 ו-22 ולכן, גם שכר הח"כים לא עלה בשנים האלה. כעת הגענו לתחילת 23, הביטוח הלאומי פרסם את השכר הממוצע במשק שאמור לעלות, כפי שצוין כאן.

ההמלצה של הוועדה הציבורית והיא גם מוסברת פה, בנוסח שמונח בפניכם, ואני מקריאה מההמלצה: בנסיבות אלה ממליצה הוועדה הציבורית כי לעניין עדכון שכר היסוד של חברי הכנסת בשנת 23, תקוצץ מרבית העלייה האוטומטית בשיעור של 12.5% ועדכונו יעמוד על שיעורו בשנת 2022 בלבד כך שיעלה בשיעור של 5.1% בלבד.

הוועדה ממליצה כי חברי הכנסת יוותרו לחלוטין,

על עליית השכר הממוצע בשנים 2020 ו-2021.

כשיעשו את החישוב בינואר 24, ייקחו את עליית השכר הממוצע במהלך שנת 23 ולא אחורנית. הם מציינים שהם סבורים שמאותם טעמים ראוי לקבל החלטה זהה גם ביחס לייתר נושאי המשרה ולפיכך נפגשו גם עם יו"ר ועדת הכספים וכפי שנאמר, הוועדה הולכת לדון בכך. הם גם הדגישו שההמלצה שלהם היא אמנם רק על ח"כים ואולי על יתר נושאי המשרה אבל יש גם מוקבלים. זאת אומרת, זה ישפיע גם על אנשים אחרים, בעלי תפקידים אחרים שמוקבלים לאותם נושאי המשרה, גם על נושאי המשרה לשעבר, ולכן הם רואים את החשיבות בדבר הזה.

נמצא פה החשב. אם יהיו יותר שאלות לגבי הנתונים, פרטים ומספרים אבל אני חושבת שבגדול אלה הדברים. שאלה מרגע שקיבלתי ולמדתי ונפגשנו גם עם הוועדה וגם איתך דיברנו, היה בעבר דיון על מבנה שכר הח"כים? כול הזמן שמעתי שיש בעיות וכול דבר נמצא במקום אחר והכול מפורק לחלקים - - זה כמו התזכיר חוק של משרד המשפטים, יש דברים נוספים לעשות,

הוועדה הציבורית בשנת 2015 המליצה ששכר הח"כים יוצמד למדד ולא לשכר הממוצע. לא, לא, לא בדיוק יוצמד למדד. יוצמד למדד לתקופה מסוימת, תקופת ביניים, עד שהוא ישיג איזה שהוא שכר במדינות שמהוות "בנצ'מארק", בפרלמנטים במדינות שמהוות "בנצ'מארק", ואז הוא יחזור למנגנון הרגיל. הם עשו עבודה שלמה שבה הם לקחו את השכר והשוו אותו ליוקר המחייה, השוו אותו לכוח הקנייה, השוו אותו למדד דולר גולמי בינלאומי, השוו את זה לכול מיני דברים ובסופו של דבר, החליטו שהם משווים אותו לשכר הממוצע שקיים בארץ ובמדינות אחרות. ואחר-כך לקחו את הפרמטרים של עבודה נוספת שניתן לעשות נדמה לי שהם לקחו את זה בסדר גודל של עוד 6,000 שקל לחודש כתוספת לעבודה נוספת, עשו את כול ההשוואות האלה ואז הגיעו למסקנה שצריך להפסיק עם השכר הממוצע במשק, לעבור למדד עד שהשכר במדינות כמו צרפת וארה"ב, שהן מקבילות לכנסת מבחינת התנאים, עד שהמדינות האלה ידביקו את השכר של חברי הכנסת, ומהרגע שהפרלמנטים של המדינות האלה ידביקו את השכר של חברי הכנסת, יוכלו לחזור בחזרה לנושא של שכר ממוצע במשק. הם עשו עבודה מאוד-מאוד מקיפה עם כול מיני פרמטרים והמון-המון ישיבות. עירבו את ה-מ.מ.מ, ה-מ.מ.מ נתנו להם נתונים ובאמת הוציאו חוברת - - ומה קרה בסוף? בסופו של דבר החליטו לא לקבל את ההמלצה שלהם. זאת אחת הדוגמאות הבודדות אני חושבת, לא היו הרבה, שוועדת הכנסת החליטה לדחות את ההמלצה. לא, היה גם משהו עם ביטן שדחה המלצה. זה ביחד עם זה? אני חושבת שביטן דחה המלצה לגבי מספר העוזרים,

זה היה באותה כנסת נדמה לי... זהו, את זה זכרתי.

אז זה בדרך כלל, צריך לומר - - שהוכחה כהחלטה מאוד נכונה שלו. צריך לומר שוועדת הכנסת בדרך כלל נטתה לקבל את ההמלצות, היו מעט מקרים... כמה המלצות היו? עשרות. לפעמים זה דברים קטנים כמו הסכום של הלינה במלון ויועצים פרלמנטריים היו לא מעט, על אש"ל ולינה והשכר שלהם כי זה דבר שנבנה במהלך השנים ואופי העבודה שלהם מאוד השתנה אז בכול פעם זה הצריך המלצות. לפעמים ח"כים פנו על כול מיני דברים. בראש הוועדה עמד אז פרופסור חיים לוי, שהוא כלכלן בפני עצמו והוא גם חתן "פרס ישראל", והוא הוביל את כול עבודת המחקר הזאת.

בבקשה, חבר הכנסת ינון אזולאי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לכבד, לפני שאני מדבר, נראה לי שיותר נעים שפרופסור יובל אלבשן ידבר, שהוא זה שבעצם הגיש את ההמלצות. לא, הוא עדכן שהוא לא יוכל להגיע. אדוני היושב-ראש, אני מכבד את מה שאתה אומר - - לא,

הוא באמת במקום חשוב שהוא היה צריך להיות. נבצר ממנו.

אבל היה שווה לדחות את הדיון כדי שפרופסור יובל אלבשן יהיה כשהוא מגיש לנו המלצות כאלה. אני אגיד משהו בעניין הזה ואחר-כך אדבר על הנושא הזה. פרופסור יובל אלבשן מונה ליושב-ראש הוועדה שתבחן את הנושא שלנו, חברי הכנסת. אנחנו לא שומעים כלום מלבד הדבר הזה שמדי פעם שולחים לנו "דרישת שלום" תקפיאו את השכר, תקפיאו את השכר, תקפיאו את השכר. מין הראוי היה שיבוא ויציג בפנינו את מה שעשה עד עכשיו, יציג לפנינו למה הוא הגיע למסקנה הזאת. עכשיו, בוא נסביר אנחנו, כנציגי ציבור, לצערי מסתכלים עלינו בציבור הכללי כאתם גנבים, אתם גונבים את הקופה, 45,000 שקלים אתם מרוויחים.

אנחנו מכניסים לבנק בסופו של דבר קרוב ל-20,000 שקל ואפילו לא, בנטו. אז יגידו: יש לך פנסיות ויש לך רכבים והכול בסדר. חברים, חשוב שהציבור ידע שאנחנו לא ישנו הלילה הזה, אנחנו לא בוכים על המשכורת, אנחנו לא נזקקים ברוך השם. אנחנו באים לדאוג גם לציבור החלש של עם ישראל שגם משפחות שלנו נמצאות בו. אנחנו נמצאים פה כול הלילה בשביל להביא עוד משהו טוב למען עם ישראל. אנחנו נמצאים פה לילה ויום ואופיר, אתה יודע שגם באופוזיציה אתה ואני היינו יושבים שעות על גבי שעות, קיבלנו ח"כים מצטיינים, שנמצאים פה ימים ולילות. אני חושב שאפשר לספור על האצבעות את הפעמים שישנו בבתי מלון והלכנו להיזרק פה בחדר, כולל הלילה האחרון שלא ישנו. אני ישן פה מיום ראשון עד מחר.

ואני אומר שאנחנו מקדישים למען עם ישראל ואנחנו לא מתחרטים על זה כי זה תפקידנו הציבורי, לעשות למען עם ישראל. זה התפקיד שלנו. מין הראוי היה שיביאו לנו המלצה שצריך להעלות לנו אפילו. ואני אומר את זה פה, ויכול להיות שיסתכלו עלי ויגידו: מה, אתה מבקש העלאה? כן. יש לי זכות לבקש העלאה על העבודה שאני עושה, ואני עושה את העבודה הזאת בלב שלם כי מגיע לעם ישראל שאני אעשה את העבודה, הוא בחר בי כשליח, אני עבד של הציבור. אני עבד של הציבור, ומגיע לציבור דין וחשבון ממני. והציבור מקבל ממני דין וחשבון כשעוקבים אחרי כול "פיפס" שאני עושה פה. וכשאני יוצא לרחוב, אני יודע שאני חשוף לביקורת, והביקורת לא תמיד נעימה אבל זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי ושל כול חברי שישובים פה. התפקיד שלנו לעשות את העבודה הזאת, ואמר פה החשב, שעשיתם בכול המדינות. אתה יודע שבכול המדינות יש גם עבודה נוספת. אני לא רוצה שלחברי כנסת תהיה עבודה נוספת, אסור שתהיה עבודה נוספת. אני אגיד לך יותר מזה אני בעד זה שיום שלישי יהיה יום מלא עם דיונים מלאים ונעבוד עוד יום. לא יקרה כלום. אני אומר את זה שגם שלא נמצאים פה אני נמצא פה. אני אעשה את הפגישות שלי, ובימי חמישי וראשון, אם אני לא פה, אני מסתובב בארץ בשביל לשמוע את רחשי לב הציבור כי משם אני מביא את החוקים, משם אני מביא את ההצעות לסדר ואני עובד אצלם והטלפון שלי עובד גם בשעות הלילה, בארבע ובחמש לפנות בוקר כשאני בבית מעירים אותי. וגם כשאשתי הולכת באים אליה עם פניות, ולפעמים גם מקללים אותנו ויש גם הרבה שמברכים אותנו. והציבור ששלח אותנו אומר שמגיע לנו, אלה שבאמת מכירים אותנו ויודעים את העבודה מגיע לכם בזכות ולא בחסד. אנחנו קודם כול צריכים להיות גאים בעבודה שאנחנו עושים למען הציבור. אנחנו צריכים להראות את הפנים שלנו, שאנחנו באים לעבוד בשביל הציבור, זה אל"ף-בי"ת ואנחנו עושים את זה, וככה זה צריך להיות. ואם כבר מדברים אז בבקשה, שהציבור גם ידע שיש עוד אנשים שעובדים וצמודים כביכול כמונו, אז בואו נתחיל: נשיא המדינה 64,000 שקל לפני העלאה.

אני תמיד רוצה לראות את הנטו אבל אין לי פה. ראש הממשלה 53,345 שקל. נראה לכם הגיוני שראש הממשלה מקבל את זה? אני שואל אמיתי. שר 50,673. חבר'ה, רק שתבינו כול זה בברוטו אז מה נשאר? חבר כנסת 45,000, יושב-ראש הכנסת 56,345, יושב-ראש האופוזיציה 56,673. עכשיו מגיעים למקום: נשיא בית המשפט העליון 104,256, יש מי שאומר 97,000 - - זה העניין.

אני אגיד לכם איפה איפה הוועדה הציבורית?

כי לנו אין התחשיב הזה, ואף אחד לא אומר את זה, התחשיב של הוותק. אין ותק. למה אין לנו ותק? אנחנו צריכים להיבחר כול פעם מחדש. לא ינון, זה בבסיס אצלם. זה בלי קשר - - - הבסיס גבוה. - - - - - - שלו הוא עושה על חשבוננו עכשיו. הוא מדברר על חשבוננו. זה על חשבונך ועל חשבוני. אין לי את הממלכתיות - - - למה לאכזב אותו? חנוך וסעדה, תנו לו להשלים.

שופט בית משפט עליון 51,510. שופט בית המשפט המחוזי קרוב ל-40,000 שקל. עיני אינה צרה בהם אבל אני אומר: בואו נעשה משהו כזה נצמיד את השכר שלנו לשופטים גם בוותק, בואו נראה אותם. ואז אתה יודע מה קורה? פתאום כול התקשורת עם הציבור שם, הם מדברים עלינו, שם זה קודש-קודשים. אני רוצה לבדוק את כול העיתונאים הגדולים, כול מגישי התכניות של המהדורות המרכזיות, שישימו את השכר שלהם מול הציבור שלנו. הם באים לדבר עלינו, הם כותבים עלינו בעיתונים.

אז הכותרת תצא מפה שחבר הכנסת אזולאי יזעק שמגיע לו יותר. כול מה שמגיע לנו כחברי כנסת זה בזכות ולא בחסד כי אנחנו עובדים. מי שלא עובד תוריד לו, לא יודע מה תעשה אבל חברים, תרגישו טוב עם זה שאנחנו עושים. מבקש יושב-ראש הוועדה ואומר: אני רוצה להגיע ל-5.1 לקבל את ההמלצות של הוועדה. אני לא מקבל את ההמלצות של הוועדה, אני מקבל את מה שהיושב-ראש אומר כי אני חושב שהוועדה, שלא הביאה לי עד עכשיו שום נתון היא לא ראויה להמשיך להיות ועדה. צריך להחליף את הוועדה, ואני מבקש ממך לקיים דיון בעניין הזה, איפה הוועדה נמצאת. אבל אני מקבל את מה שאתה אומר כי אנחנו מזדהים עם הציבור. הציבור חלש, עכשיו יש יוקר מחיה ואנחנו אוהבים את הציבור. ואם במעט הזה אנחנו יכולים לעזור ולעשות, הייתי אומר: קחו את זה, תוסיפו את זה לתקציב אפילו שזה מזערי. אנחנו אוהבים את הציבור, אנחנו חיים בתוך הציבור, אנחנו אוהבים את הציבור החלש. תאמין לי שהם לא זועקים על המשכורות שלנו. הם לא זועקים כי הם מבינים שאנחנו עושים את זה בשבילם. אנחנו איתם, אוהבים אותם ונעשה כול מה שאפשר בשבילם. לגבי קצבאות הילדים אמר היום יעקב מרגי, שר הרווחה,

צריך לעשות סדר במקומות האלה. קצבאות הזקנה צריך לעשות סדר. תפקידנו כשליחי ציבור הוא להילחם להעלות להם את הדברים האלה, לא רק בקמפיינים של בחירות אלא לעשות את זה גם עכשיו, ותאמין לי שאנחנו נעשה את זה, והם יודעים להעריך את זה וככה יהיה בעזרת השם. אני מקבל את ההמלצות שלך, לא של הוועדה אלא שלך, כאופיר כץ, כיושב-ראש הוועדה כי אני מכבד אותך, כי אתה ואני יודעים מה זה וכולנו יודעים מי זה הציבור, אנחנו חיים אותו, ולמענו אנחנו עושים את זה.

אני יכול רק להוסיף לגביך,

שכול מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד בזכות כי לפי דעתי אתה דוגמה ומופת לנבחר ציבור. אנחנו בקשר טוב וכמו שאמרת בילינו פה. אני לא יודע, דיברת על יום שלישי אתה פה בראשון,

שלישי ורביעי ועד מאוחר, ויש לך באמת את הזכות בגלל שאתה עובד כל-כך קשה, בגלל שאני רואה עד כמה אתה קשוב לציבור, עד כמה אתה מהווה דוגמה לאיך שנבחר ציבור צריך להיות ויש לך את הזכות להגיד את אשר על לבך וזה הכי בסדר. במקרה שלך זה באמת הכי לגיטימי. לגבי הוועדה בסוף אני גם חושב שאנחנו צריכים להיכנס לזה יותר ולא לחכות לפעם בשנה, לראות אם יש לנו עלייה או ירידה. תודה. תודה רבה היושב-ראש. כתוב: "ויפן כה וכה וירא כי אין איש". אני מסתכל כה וכה ואני חפש את חברי לאופוזיציה.

בדרך כלל, כול פעם שיש דקת מסך, הם עטים ורצים, לא תמיד מקשיבים למה שאנחנו אומרים, לא תמיד שומעים את מה העלנו, משתדלים להטריל. יש פה דיון משמעותי,

תגידו את הדעה לכאן או לכאן אני מכבד. לאן נעלמתם? ממה פחדתם? ממה אתם חוששים? אז אני גם יודע להיות סניגור למרות שהייתי קטגור הם הולכים בדרכם של גדולים, של יאיר לפיד שחינך אותם. יש אירוע שקשה להכריע? תברח, אל תתמודד. הם לא מתמודדים.

זה שהם לא נמצאים זאת אמירה של האנשים הללו, שלא מוכנים לבוא עם האמת שלהם לציבור לכאן ולכאן, כול דבר זה אמת. ומה הם מצפים? למה הם לא פה? כי בחוץ הם אומרים לנו: תעלו את השכר, תעלו את השכר, אנחנו לא רוצים שיצלמו אותנו. וזו התנהגות לא ראויה של אופוזיציה לא ראויה, שכול היום מה שהיא עושה, ואני חדש פה בכנסת, מטרילה את הכנסת. ההטרלות האלה של הלילות שאין בהם מהות עולות למשלם המיסים הרבה יותר מההטרלות הקטנות האלה.

כי כול 120 חברי הכנסת זכאים לבית מלון, לארוחת בוקר על סתם דיון שאין בו שום ממש, ולמחרת בבוקר הכנסת לא עובדת. תבינו, כול היום לא עשינו כלום, למחרת בבוקר לא עבדנו, כולנו היינו זכאים לבית מלון שזה עשרות-אלפי שקלים אבל עזבו אותנו. מה על כול משמר הכנסת, שאני רואה את הפנים שלהם פה, איך הם עבדו קשה על כלום. יגידו לי: טול קורה מבין עיניך איפה הייתם שנה שעברה? לא אותו דבר. היינו בפער קטן והיה מקום למאבק כי כאשר הפער הוא של אחד יש ערך למאבק אבל פער של 10, כאשר הם גם בערב עצמו חיפשתי את ראש האופוזיציה. יש ראשים,

אתה יושב-ראש ועדת הכנסת יש ראש אחד, יאיר לפיד אבל יש ראש שני - - כמו בממשלה שלהם, שהיה ראש ממשלת הביטחון וראש ממשלת - - - אז יש להם גם באופוזיציה ראש האופוזיציה - - - יש את גנץ ויש עוד אחד שהוא גם חושב לפעמים, ויש את ליברמן שהוא לפעמים גם חושב. ואתמול בלילה, כשהייתי והשתדלתי להיות כול הזמן במליאה - - מה זה השתדלת?

אפילו הערת לי כשהערתי כדי שנאיץ את הדיון כדי שנוכל לעבוד היום. אמרת לי: משה, יש יום עבודה, והייתי שם, וגם אז "ויפן כה וכה וירא כי אין איש". כול הראשים שלהם לא נמצאים. אם אתם משביתים ולוקחים כסף ממשלם המיסים, תכבדו אותנו ותגיעו. הם לא מגיעים. אז הם לא פה כי הם לא לוקחים אחריות אבל אנחנו פה כי אנחנו לוקחים אחריות. ומהמקום של לקיחת אחריות, ושמעתי מה ינון אומר, אני חדש פה ינון, אני חודשיים פה. הייתי פקיד, הייתי מגיע לפה לכנסת, יושב מהצד השני ואומר: אני עובד קשה, יש לי המון חקירות מורכבות, רונאל פישר,

והם לא עושים כלום אבל אני עובד קשה. היום, כשאני פה, אני אומר לעצמי: נהגת שלא כדין, העבודה פה היא קשה אופיר, קשה מאוד. לך אני אומר כי אתה יודע, אתה לימדת אותי. אני מוצא את עצמי לילות כימים עובד פה, ואחרי שאני חוזר הביתה, מה שלא היה לי במח"ש הייתי מקבל טלפון אם יש מעצר. העובדים שהיו מכבדים אותי לא מכבדים אותי שלא לצורך.

אני חוזר הביתה, מאות הודעות וואטסאפ שאני חוזר אליהן אחד-אחד ולפעמים גם טלפון בחמש בבוקר, שמשהו לא הסתדר לאזרח והחובה שלי לענות לו, ואני אענה לו. יש לי מזל אחד זה הקדוש ברוך הוא תודה על שבת. בשבת אני מודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הנפלא הזה כי במח"ש היה לי פיקוח נפש ופה אין לי וזה מחכה. אתה יודע כמה פניות אני מקבל בשבת? אבל זה פנים אל פנים - - לא, על זה אני מקבל כסף, זה קל לי, את זה אני עושה כול הזמן רק אני מקווה להערות מהגבאים אבל זה לא קשור. אני אומר שאנחנו עובדים פה מאוד-מאוד קשה והדברים האלה חייבים להשתקף בעשייה שלנו. אני מצטרף לינון גם לגבי הפער בינינו לבין השופטים איך יכול להיות שנשיאת העליון מקבלת פי שתיים מראש ממשלה? זה נראה לכם הגיוני? אתם יודעים מה זה ראש ממשלה? אני יודע מה זה חבר כנסת, אני רואה מה זה סגן-שר, מה זה שר ומה זה ראש ממשלה, שאני רואה את ראש הממשלה שלנו נתניהו. כשזכיתי לפגוש אותו פנים אל פנים זה היה פעם אחת בשתיים בלילה באיזה שהוא מקום, פעם אחת בחצות והוא בתחילת היום. אני יודע שאחר-כך יש לו עוד פגישות. אני הלכתי והייתי גמור באותו יום. זו עבודה קשה מאוד. ואתה גם בסוף יושב במליאה. הוא יושב במליאה. ואתמול הוא יושב במליאה עם יריב לוין, ואני ניגש לדבר עם יריב לוין במליאה בשעות הקטנות של הלילה אבל זה אנחנו וכך חונכנו לעשות, ולתת דין וחשבון לציבור. אני לא יודע מי אחראי לזה אבל חייבים שתהיה הצמדה מובהקת בינינו לבין השופטים. לא יכול להיות שהשופטים עושים ככול אשר לאל ידם, ואני אסביר את עצמי כי אני בא מהמערכת הזאת, ותרשו לי קצת ביקורת: מערכת המשפט מחויבת לכללים כמו שאנחנו מחויבים לכללים. מערכת המשפט מחויבת לתת הכרעת דין. בואו נתחיל ככה: דיון חייב להתנהל מיום ליום, מעת לעת זה נקרא. מתחילים דיון היום, ממשיכים בראשון, שני, שלישי. ההכרעה בתוך 30 יום. החוק אומר מעת לעת. אתם יודעים כמה זמן זה לוקח? משנה לשנה. הכרעת דין 30 יום 300 יום. עושים מה שרוצים. לפני יומיים הפרקליטות ביקשה מהכנסת לקבל בשבילי אישור להופיע בבית משפט בדיון חשוב מאוד, והכנסת אישרה לי להופיע. התיק שאולי כולכם מכירים רונאל פישר ורות דוד, פרשת תביעה. חקירה חודשיים, פרשת תביעה. כמה זמן מתנהל התיק? תנחשו...

קראת. תבינו, שמונה שנים. ביאליק אומר: אם יש צדק - יופע מיד. מישהו משלם מחיר על החוסר יעילות המשווע הזה והלא הגיוני? תחשבו מה זה עושה לאזרח. אופיר, בזה אני מסיים, אני מצטער שאני מלאה אתכם: פנתה אלי אמא, הבן שלה נפצע בתאונה, הגישה תביעה נגד הביטוח. היא צריכה את הכסף כי יש לו טיפולים וזה המון כסף. לפני שנה וחצי הסתיים הדיון. השופט אמר לה: אני נותן תוך שלושה חודשים הכרעת דין. היא מחכה במתח רב, ואז הוא אמר לה: אין הכרעת דין. היא מחכה שנה וחצי אין קול ואין עונה.

היא אומרת לי: יש לי עלויות של טיפולים לבן שלי, מה אני עושה? אני מציע שתיזום הצעה לדיון מהיר, אני אצטרף אליך בנושא הזה ונביא אותם שיתנו לנו תשובות איך קורה דבר כזה.

היא פונה לשופט, הוא אומר לה: אני עמוס, יש 24 שעות ביממה, אין לו אפילו תאריך להכרעת דין.

זה חוסר יעילות שפוגע בנו, שפוגע בצדק, שזה אחד הדברים החשובים. מישהו בודק אותם? מישהו אומר שהם לא היו יעילים ואולי נוריד בשכר? לכן אני אומר: אני חושב שלדיון הזה היה צריך להגיע פרופסור אלבשן ולהסביר לנו. ועדין אני מצטרף לינון. מאחר ואנחנו אנשי קואליציה שלוקחים אחריות ומישירים מבט לציבור, אני לוקח אחריות ואנחנו מקבלים את ההמלצה. אני כן חושב שלהבא הנכון והמכבד שיושב-ראש הוועדה יגיע לפה ויסביר לנו את הדברים וכן, שנעשה רביזיה באיך נקבע השכר ולמי הוא מוצמד.

תודה, חבר הכנסת סעדה. חבר הכנסת קלנר, בבקשה. אני באמת רוצה להצטרף לחלק גדול מהדברים שאמרת ולדייק פה נקודה: אנחנו מדברים הרבה מאוד עכשיו, בעת הזאת, על דמוקרטיה. והמדרג הנורמטיבי במדינה דמוקרטית עומד מעל כולם הציבור. מתוך כך, נבחרי הציבור צריכים להיות אלה שמקבלים את המעמד הגבוה ביותר, לא בשבילנו אלא בשביל הציבור. ולכן, זו אמירה. זה עניין של אמירה גם כלפי הציבור. אנחנו כאן דיברו פה קודם על ותק או על דברים אחרים. כול אחד מאתנו יכול מחר לא להיות כאן כי אנחנו תלויים כול רגע. אין לנו קביעות ולא חצי קביעות ולא שום דבר. אנחנו יכולים מחר לא להיות פה כי הציבור יחליט שאנחנו לא צריכים להיות פה. ומתוך כך, במדרג הנורמטיבי אני תמיד שומע שעם כול הכבוד, ויש לי המון כבוד לנשיא בית המשפט העליון או למוסד, נעזוב כרגע את העניינים הפרסונליים.

מוסד ראש הממשלה ושוב, בלי קשר לבלי ראש הממשלה היום שהוא שלי ואני רוצה, ועד לפני כמה חודשים היה מישהו שלא רציתי אבל במדרג הנורמטיבי לא הגיוני שתפקיד נבחר הציבור הרם ביותר יהיה פחות מתפקיד ממונה. זה פשוט לא יכול להיות ככה ואת הדברים האלה צריכים לתקן. אני כמובן מצטרף לכול מה שנאמר כאן ואנחנו מזדהים עם הציבור, עם כול הקשיים שלו אבל חייבים לחדד את הנקודות האלה כי יש דה-לגיטימציה מכוונת - - נעשה את זה. כלפי נבחרי ציבור כשבאים ואומרים: הם כולם גנבים בפוטנציה, הם כולם פושעים בפוטנציה, הם כולם מתעסקים בשטויות ובכלום ולכן, שיסתדרו עם משכורת נמוכה או ממוצעת או טיפה מעל זה, ושלא כמו איזו פקידות מקצועית גבוהה שהם הדרג הנבחר. את הדבר הזה צריך לעקור מן השורש במיוחד במדינה עם משטר דמוקרטי ותרבות דמוקרטית. תודה. חבר הכנסת ביסמוט, בבקשה. אני אהיה קצר: אני רק רוצה לחזק את הדוברים. בכול העניין של שכר אני מוצא את עצמי בשבוע או השבועיים האחרונים בראיונות ששואלים אותי בעניין של העלאת המשכורת, שכביכול אנחנו איזה גנבים בחשיכה, ויש בזה משהו שקצת מפריע לי מהסיבה הפשוטה שאני מגיע לכנסת וזו לא קריירה ראשונה שלי.

אני בא מעולם העיתונות וגם הייתי בדיפלומטיה. תן לי להגיד לך שחבר כנסת, ואני אומר את זה כאן באופן מאוד פתוח ושקוף זו המשכורת הנמוכה שלי כחבר כנסת. זו המשכורת הכי נמוכה שלי עשרות שנים. אבל למה אתה בא לפוליטיקה? אתה לא בא כדי להתעשר ואתה לא בא כדי לעשות להיפך, נגיד פה לציבור שכאשר אתה חבר כנסת, אז למעשה אתה משרת את הציבור. ויותר מזה, אם נהגת לעשות הרצאות או כול דבר אחר כמו שבמקצועות אחרים אתה רשאי, פה אתה לא רשאי.

אתה משרת את הציבור מהרגע שפקחת את עיניך ועד הרגע שעצמת אותן, ואם אתה גם במחנה שלנו, במפלגה שיש לך פריימריז כמו במחנה שלנו, אתה עובד כול הזמן. ירדת למכולת אתה עובד. פה הלכת מהמליאה למזנון אתה עובד. פה, בוועדה, זה המקצוע שלנו. אז הדבר החשוב שאני רוצה להגיד זה שאנחנו לא באים פה להתעשר אלא כדי לשרת את הציבור, ובאמת זה מגוחך להגיד שזה כאילו למטרות רווח במירכאות ואתה בא לפה כדי להתפרנס. אבל מצד שני, כול אדם רשאי להתפרנס בכבוד, זה דבר שהוא לגיטימי. ויותר מזה מה אתה מצפה מנבחר ציבור? כאשר הוא יושב במסעדה, הוא יושב עם אנשים, הדבר האחרון שאתה רוצה שהוא יהיה סוג של נזקק או שנורר.

להתקיים בכבוד ולהיפך, כאשר הוא יושב ונפגש עם אנשים, להתנהג בהתאם. אז לכן אני אומר שאתה לא בא לפוליטיקה כדי להיות מיליונר אבל גם יש את המינימום, ולא צריך להתבייש להגיד את זה.

ברגע שאנשים מדברים על פרנסה או על כסף, מיד יש איזה תסביך מסוים. עוד דבר חשוב שאני רוצה להגיד הזכרתם את העניין של השופטים, וזה בכלל קשור גם לכול הרפורמה. יש את העניין התודעתי. ברגע שזה פוליטיקאי, נבחר ציבור, שזה דבר יוקרתי ואתה נבחר ציבור,

אתה משרת אותו הגיע הזמן באמת שנשנה את התודעה. לעולם לא תראה שופט שניצבים מולו ואומרים לו: הרווחת ככה וככה, שזה הרבה יותר מנבחר ציבור ומור לו ככה וככה, ונבחר ציבור הוא פוליטיקאי, מיד הוא שנורר, מיד הוא סידר לעצמו ג'וב וכולי. באופן תודעתי, אני חושב שהגיע הזמן שנשים לזה סוף.

ראינו כיצד אופוזיציה וקואליציה, אני לא מסכים איתם אבל עבדנו יחדיו קשה והם רוצים להפיל אותנו וזה לגיטימי.

רק הייתי מציע להם להעלות את רמת הנאומים שלהם, שיאתגרו אותנו קצת יותר, אבל אנחנו באים לפה כדי לעבוד קשה, בטח לא כדי להיות מיליונרים, האמינו לי. אם היינו רוצים לעשות את זה, רבים מאתנו אנשים לא מוכשרים או בלתי-מוכשרים, היינו הולכים למקום אחר ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. באנו לשרת את הציבור גם אם המשכורת הייתה נמוכה יותר, וזה מה שנאמר כאן בוועדה כעת, שזה ירד ההעלאה מ-12.5% ל-5.1%, וזה מראה עד כמה מה שאני אומר עכשיו הוא אמתי. באנו לפה כדי לשרת, לא באנו לפה כדי להתפרנס ולא כדי לקבל שירות. תודה בועז. חנוך בבקשה. אני מאוד התפעלתי מהדברים של חבר הכנסת אזולאי, זה ממש כאילו יצאו מהבטן ומהלב שלי. מעבר לזה, אני חושב שזה הסיפור שקורה בוועדת הכספים עם כול תנאי הפרישה המופלגים של יוצאי המערכת המשפטית, שיש פה שופטים שיש להם לשכה ועוזרים עד סוף ימי חייהם על חשבון הציבור והם משתמשים בזה,

אנחנו רואים את זה כעת חיה גם לפעילות פוליטית. הרי זה לא יעלה על הדעת, זה מטורף ברמות אחרות וצריך לתת את הדעת על העניין הזה בוועדת הכספים. בעיני, וזה אופיר, כיו"ר ועדת כנסת גם נכון לפעול וזה אולי חלק, הוועדה הציבורית ובכלל, כול הקטע של הבקרות האלה, ואני מדבר כרגע על הנושא של הסיפור של הקשר לבוחר. אני חושב שראוי לבדוק את הנושא הזה ולאמץ כללים קצת אחרים כי מה שקורה היום, שעל כול הוצאה מינורית צריך לקבל כול מיני אישורים, ואתה צריך לבוא ולהראות ש... לא יודע מה אתה צריך להראות. זה דברים שהם כל-כך מופרכים ומכעיסים הרבה פעמים, ואתה צריך ללכת ולהתחנן ולהסביר שבסופו של דבר זה כסף שניתן לך כדי לשמור על קשר עם הציבור, מתפרסם דוח כול שנה, ואם מישהו חושב שהיה לא בסדר יש ביקורת ציבורית.

תפעלו בכיוונים המשפטיים, תדרשו את הכסף חזרה אבל לא יכול להיות שחברי כנסת פה יורדים לרמות האלה איתם ומאשרים להם את החשבונית הזאת ככה ואת החשבונית הזאת ככה, וזה כן נראה לשימוש הזה וזה לא נראה. זה מטורף בעיניי. לא ראיתי כזה דבר קורה בשום מקום. או שזה יהיה או שזה לא יהיה אבל הדרך הזאת, כמו שזה עכשיו, שדורשים ממך כול מיני הסברים באמת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה משהו שאני חושב שראוי לקיים עליו דיון ולבדוק איך משנים אותו. אני רוצה להפריד בין שני הדברים שאמרת הצוות של החשבות הוא מאוד אדיב ומאוד נכון לסייע לנו. פשוט השיטה גורמת למצב כזה שעל כול דבר קטן אתה צריך ללכת ולהסביר ולהצדיק. זה דברים שבגדול צריכים להיות נדונים בוועדה, בשביל זה אנחנו מדברים, כדי לשנות, לעשות שינויים. גם זה שיש את הוועדה הציבורית הזאת אני לא יודע מי הפורום שקיים את הדיונים, אם הם ערכו דיונים עם חברי הכנסת, באו, הצטרפו, שאלו אותם, ישבו איתם? זה שלושה כאלה במגדל השן שיושבים שם, ומה לעשות שזה תמיד אותו פרופיל - - אני אציע בסוף הצעה לסיכום ותגידו לי אם זה מקובל עליכם.

אדוני החשב, חיים אבידור. אל תקצץ עוד, עזוב. בואו נצביע, אנחנו מוכנים להתפשר. חבר הכנסת אזולאי, בכול מהלך דבריו הסתכל עלי. אז אני לא הוועדה הציבורית - - - - אבל מצאתי לנכון להגיד שני דברים על למה הוועדה הציבורית הגיעה להמלצה שהיא הגיעה, ואחר-כך להדגיש שני דברים לגבי התחשיב, כדי שיהיה ברור.

הוועדה הציבורית בפירוש אמרה תמיד, כולל בשיחה שהיה בה חבר הכנסת כץ, שהיא חושבת שחבר הכנסת צריך להרוויח שכר הוגן ושכר גבוה, שיאפשר לו לעשות את העבודה שלו בצורה הכי טובה שהוא יכול לעשות. היא בפירוש לא אמרה נמוך או לא נמוך. היא חושבת שחבר הכנסת צריך להרוויח שכר הוגן כדי שיבואו לפה גם אנשים טובים ויקדישו את עצמם לנושא הזה. זה דבר ראשון. דבר שני היא התייחסה לגובה ההעלאה, היא לא התייחסה לשכר. היא אמרה שההעלאה של 12.5% היא העלאה חריגה מעצם החישוב שלה כי החישוב שלה לוקח בחשבון שכר ממוצע, שהשכר הממוצע לוקח חודשים ספציפיים מסוימים בשנה מסוימת שאומרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפילו לא כול השנה, ונקבע איזה שהוא מספר שלדעתה לא משקף את מה שקורה בפועל, על אחת כמה וכמה בתקופה האחרונה, וזה מסתדר גם עם המדיניות שלך זה שכר שנקבע לאחר שכוח העבודה המוחלש נפלט ונשאר רק כוח העבודה הגבוה שעל-פיו חישבו את השכר. ולכן, עליית השכר הזאת לדעתה היא עליית שכר חריגה.

היא מצאה לנכון לתת את עליית השכר הממוצע של השנה האחרונה בלבד ולנטרל את השנתיים שהיו לפני כן, ששם באמת כוח העבודה המוחלש ממש יצא מהשוק. אני רוצה להזכיר לך שבשנה האחרונה לא בדיוק היה כוח עבודה מוחלש, חזרו כבר מהאבטלה אבל בסדר.

זה לא טיעון כי קראנו והבאנו ואמרתי שנצביע בעד מה שהיושב-ראש ממליץ לנו. מה שאני מבקש להדגיש לגבי התחשיב: ההמלצה של הוועדה היא לתת את השנה האחרונה, את ה-5.1, ולאיין את כול מה שהיה לפני כן. זאת אומרת, אתם תקבלו בעתיד - - אבל חיים, אתה מציג את זה זה לא לתת חמישה אחוז, לקצץ שבעה אחוז. זה לקצץ שבעה אחוז, ולקצץ לתמיד.

לא ייווצר מצב שבעתיד יקבלו את זה. ברור, לא ציפינו שתעשו משהו אחר. זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להדגיש זה שההחלטה הזאת משפיעה גם על סקטורים נוספים שהשכר שלהם לא, חברי הכנסת לשעבר שמקבלים פנסיה תקציבית, הם מקבלים את זה לפי השכר של חברי הכנסת. זאת אומרת, גם הגמלה שלהם תקוצץ באותם אחוזים. אופיר, גמלאים, אותם לא נשמע? אין להם נציגות? גם הם נפגעים והייתי חושב שזה היה הגון כי זו פגיעה בשכר שלהם גם. הגמלאים הם נגזרת של שכר חברי הכנסת ומה שקורה לחברי הכנסת, קורה גם להם. ולכן, אני מצאתי לנכון להדגיש את הדבר הזה. בשלב זה, זה מה שצריך להיות, זאת המתכונת. רוצים לשנות אותה?

תודה. חברי הכנסת, לפני שנעבור להצבעה אני - - כול אחד חושש מעין המצלמה ובסוף תישאר פה לבד. אופיר, אני מבטיח שאני נשאר פה. אתה וינון וחנוך אין לי ספק שתישארו. יש פה חברי כנסת שיש להם גם ועדות אחרות. ראינו מי לא נמצא פה מהרגע הראשון באופן מלוכד.

ממה שאני הספקתי ללמוד, הדבר הזה לא מוסדר, הוא לא מסודר, וזה כול פעם חתיכה מפה וחתיכה משם, והעלאה פה והורדה שם אני חושב שהגיע הזמן להסדיר את זה. לא רק נושא השכר, יש פה עוד הרבה מרכיבים מסביב, כמו שהוזכר פה לגבי העוזרים, לגבי השיטה שלנו עם כול המרכיבים שלנו כחברי כנסת, התקציב של הקשר עם הבוחר כול הדברים הנלווים, ומהעבודה של הוועדה ראיתי רק את הנושא של העלייה או לא עלייה, קיצוץ או לא קיצוץ, ואני חושב שצריך להיכנס לכול הפרטים הקטנים ולהסדיר את זה אחת ולתמיד. כשאני אומר "אחת ולתמיד" זה לגבי השיטה, לגבי המנגנון. כמובן שתמיד יהיו שינויים בהמשך כי המציאות משתנה אבל לפחות שזה יהיה משהו יותר מובן ומוסדר, ואני מציע שגם היועצת המשפטית לכנסת תיכנס לעניין ושאנחנו, חברי הכנסת, ניפגש עם הוועדה. כמובן שגם נשב בינינו, נעלה הצעות ואנחנו רוצים גם לקבל הצעות מכול גורם שהוא רלוונטי. ניפגש איתם ונתחיל לרדת לנושא הזה לעומק ולנסות להסדיר את זה כמה שיותר. בבקשה ארבל. הדברים הוסברו. אני אקריא את הנוסח שעליו תצביעו: "החלטת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה ועדכון השכר), התשפ"ג 2023 הוראת שעה לשנת 1. על אף האמור בסעיף 5(ב) להחלטת שכר חברי הכנסת" - - 2023 זאת ההחלטה שקובעת את ההצמדה לשכר הממוצע. - - "ביום ח' בטבת התשפ"ג, (1 בינואר 2023), ישתנה שכר היסוד של נושאי המשרד האמורים באותו סעיף כך ששכרם הכולל יעלה ב-5.1%." נושאי המשרה הכוונה לכול חברי הכנסת לסוגיהם, מיו"ר הכנסת ועד חברי הכנסת, יושבי-ראש ועדות וסגני יו"ר הכנסת וראש האופוזיציה. "עדכון השכר משנת 2. לשם עדכון שכר היסוד של נושאי המשרה האמורים בסעיף 5(ב) 2024 ואילך

יהיה שכר היסוד לעניין שנת 2023 כפי שעודכן לפי סעיף 1." זה הסעיף שאומר שבעתיד לא יחזירו את מה שירד אלא ב-2024 יתנו את העלייה של שנת - - תחילה3. תחילתה של החלטה זו ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023)." אם כך,

לקבל את המלצות הוועדה הציבורית? מי בעד לקצץ לנו מהשכר, וזה בסדר. מי בעד לקבל את המלצת הוועדה הציבורית לקיצוץ של 7%? 7.4. 7.4. תודה.

מי נמנע? אחד. אם כך, המלצת הוועדה התקבלה. תודה לחברי הוועדה. אנחנו עכשיו הולכים לוועדת הכספים לנושאי המשרה. הישיבה נעולה.

בשעה 15:03.